ה-19.7.23.

נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, היום אנחנו משלימים את הצעת

זה על בסיס של הערכה שנמסרה לנו מהעמותה שיש כ-200 ילדים כאלה בישראל. אלה הנתונים שקיימים אצלנו. בדרך כלל אנחנו נוהגים שהיועץ המשפטי שלנו מקריא את התקנות כפי שקיבלנו אותן, אבל לפני כן חברי הכנסת צריכים להסתדר מי מדבר ראשון. ינון אזולאי, הוא הראשון של המציעים, זכות הדיבור בשבילך.

קודם כל תודה רבה לאימאן שוויתרה לי על סדר הדיבור. קודם כל, אדוני היושב ראש, תודה רבה לך. לפעמים למה אנחנו מגישים חוק, כמה זמן זה ככה הנושא של הגפה האחת? מ-2009. כלומר מאז לא שונה החוק הזה וכשאנחנו לפעמים באים אומרים לנו: למה אתם מביאים הצעת חוק? עזבו, אנחנו נביא לכם את זה. אני בטוח שמ-2009 אמרו אותו דבר, נביא שינוי של גפה אחת. ברור לי גם בלי לבדוק את זה. כשבאו אליי והציעו לי, ובאמת מגיע לך יישר כוח, כי את חיה בתוך זה, עוד מהתקופה של אבי ז"ל, אני יודע את הקשר והידידות, וכשאמרו צריך, מיד שמתי את זה. ייאמר לזכותו, אז היה יעקב מרגי, שבא אליי ואמר לי לרוץ עם זה, ביטוח לאומי תומכים, היום שר העבודה שמתחתיו הביטוח הלאומי יואב בן צור, וכשעשינו את זה, שמתי את זה ופתאום רצו ואמרו שנביא תקנות. ברוך ה', לא צריכים את הקרדיט, צריכים את העשייה. בסופו של דבר אם בסוף זה מצליח וזה מגיע אני בעד. אנחנו לא צריכים שום קרדיט. וזה הזמן גם להודות לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, שגם היא הגישה יחד איתי את הצעת החוק הזאת ושלה בנפרד. אדוני היושב ראש, תודה רבה גם לך, אני חושב שזו בשורה. זו בשורה גדולה כי באמת עד עכשיו לא היה מובן הדבר הזה, לא מובן שילד עם גפה אחת הוא פתאום לא מקבל שום דבר. אני לא רוצה להגיד את זה, אבל הייתי הולך לתבוע אחורה. סליחה שאני אומר לכם את זה, כי באמת אדם שנולד עם גפה אחת אין שום סיבה שעל אותה תקופה הוא לא קיבל. אני אולי פותח לכם פה איזה שהוא אבל אני בטוח שאנשים יותר חכמים ממני כבר חשבו על זה ויכול להיות שגם יהיה על זה. אתה מחייך, דניאל, אבל אני אומר לך, תאמין לי, אם זה יהיה זה צריך להיות,

כי פעם אחת שהמדינה תלמד, שלא תגיד אנחנו נגיש אם פעם אחת המדינה תשלם הרבה כסף היא בסוף תתעורר ותגיד שעל העוולות האלה ברגע שמגיעים, רגע בואו נחשוב, יש עוד אנשים בצד השני שהם אולי לא חכמים כמו הצד האוצרי, אבל יש גם אנשים אחרים. אנחנו לא חכמים, אתה יודע מה אנחנו? אנחנו לא מבינים בכלכלה, אני אישית לא מבין בכלכלה,

אל תגיד את זה. מישהו אמר את זה פעם בטלוויזיה והוא נהיה ראש ממשלה. אני גם לא מבין בראשות ממשלה. שר אוצר לפני זה. אתה מתחיל לאתגר. עכשיו אנחנו מתחילים לזהות. אל תדאג, גם שר אוצר לא רוצה. לא שר אוצר, לא ראש ממשלה, זה בסדר גמור, וגם לא במשרד האוצר. אבל אני באמת אומר, לפעמים צריך חשיבה, להבין שבצד השני יש גם אנשים שחושבים ולכן צריך לשמוע ולא לחכות, 15 כבר כמעט, זה לא ראוי וזה לא נכון. תודה רבה לכולם, תודה רבה לך, אדוני היושב ראש, אתה מיד אמרת שאני אביא את זה ושתעשו את הכול,

במיוחד בסוף הכנס הזה, זו בשורה לאותם הורים, לאותם ילדים, בשורה אמיתית, תודה רבה לכם, וסליחה שאני צריך לרוץ. סליחה,

רק תרשה לי דקה, בגלל שהוא יוצא מפה. אני רוצה להכיר תודה ענקית בשם 'הצעד הבא' ליינון אזולאי שבאמת נעתר. בהתחלה הוא לא האמין שאני מדברת על דברים אמיתיים, העוזר שלו גיל אמר לי: רותי, לא יכול להיות, אמרתי לו שאני ממש מבקשת, אנחנו נוכיח לכם. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. ואני רוצה להגיד לאדוני ולוועדה שאני עוד עבדתי עם אביו עליו השלום, דוד אזולאי, האיש המקסים הזה שאתה מכיר אותו בטח, ואני חושבת שאתה ממשיך דרכו ואני מודה לך מעומק הלב על הפתיחות שלך וההכלה שלך של המצבים האלה. תודה רבה, ינון. הייתי מאחל שנעשה עוד דברים כאלה, אבל אני מאמין שהמדינה כבר תתקן את זה לבד. נקווה, ואם לא, אז אנחנו נסתייע בך, תודה. גב' פרמינגר, את היית פה אתמול בתור ראש עמותת נפגעי פעולות איבה.

בתור מה את עכשיו פה? אני אגיד לך. מאחר שאני בעצמי קטועת רגל, נפצעתי בשדה מוקשים במלחמת ששת הימים ואיבדתי רגל, אז אני הקמתי את נפגעי פעולות איבה הראשון, ומאז אני בארגון, ולפני כמה שנים התבקשתי, זה חברי הטוב רונן, שהוא המנכ"ל של הארגון, התבקשתי להיות חלק מקטועי הגפיים מישראל.

'הצעד הבא', זאת קהילה של קטועי גפיים בישראל. אנחנו פועלים למען הזכויות של קטועי גפיים. תודה רבה, רציתי שזה יהיה בפרוטוקול. תודה רבה לך, אדוני. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. זה אימאן או איימן, אז אני נזהר. אימאן זה אמונה. ואיימן?

מצד ימין, הצד הימני. למדנו משהו. בוקר טוב לכולם, כבוד היושב בראש, חברי כנסת, אורחים נכבדים. בשבילי זה יום של בשורה שאנחנו יכולים להביא לאנשים מוחלשים ונזקקים וטוב,

אחרי כל כך הרבה שנים המדינה פותחת את העיניים שלה וגם את הלב ומסתכלת על האנשים בראייה אנושית אמיתית ונותנת מענה. כמו שאמר ינון, אני גם לא מחפשת קרדיט בשבילי, שהדבר ייעשה ושאנשים יקבלו את מה שמגיע להם ויתאפשר להם כמה שאפשר חיים נורמטיביים בעזרת הקצבה שיקבלו. תרשה לי להמשיך באותו כיוון. בקדנציה הקודמת וגם עכשיו אני עובדת מול השר על הנושא של כריתת שדיים. אני מקווה שאנשים כאן בביטוח לאומי, וגם מהאוצר, גם יבינו את העניין הזה. לא יכול להיות, זה משנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ששמו את התקנות האלה והן קיימות עד היום, לא יכול להיות שאנחנו מחפיצים את גוף האישה ומתנים כריתה או קטיעה של איבר בגוף בגיל שלה. לא יכול להיות. אני אומרת לכם בוודאות, במיוחד בנושאים כאלה, אלה נושאים שמלווים את הבן אדם לכל החיים. מה עוד שאנחנו מדברים על כריתת שדיים שזה משהו כל כך מרכזי בנשיות של הנשים וזה לא קשור בכלל. נכון שלזה יש תפקיד מאוד חשוב בהנקה, אני לא ממעיטה בערך, בשבילי זה דרך החיים, אבל אי אפשר להשאיר את אותן נשים מאחור ולהגיד שבגיל 30 הן יקבלו 50, בגיל 45 תקבלי ככה ובגיל 50 תקבלי 30. לא יכול להיות, הכאב הוא כאב, האובדן הוא אובדן לכל החיים, המפגש היומי של הנשים עם הדבר הזה היומי, אני אומרת יומי, הוא אובדן של יום יום והוא אבל של יום יום והוא פגיעה נפשית שמתלווה לכל החיים. כבוד היושב בראש, אני מקווה ודורשת מהוועדה ומהאנשים שיושבים כאן באמת לקחת את הנושא ולעשות צדק עם אותן נשים.

מאוד חשוב ומדבר על כלל הסוגיות האלה, כאילו לא מספיק הטראומה והחוויה והמחלה, מה שעברה האישה, וכל הפחד והחשש שמלווה אותה לכל החיים ואנחנו עוד מוסיפים עוד משהו. תודה רבה, חבר הכנסת עטאונה. שאלה, ברשותך, לפני שאחי יוסף מתחיל לדבר.

שזה היה אסור להביא את זה או לא יכולים להביא את זה בהצעת חוק

מתפלא שהסכימו. לא, התפלאתי שמקיימים הבטחה בממשלה,

זה סיעתא דשמיא.

אז אני איתך ואני מקווה שיתקבלו עוד

לא היה זכאי לדברים שמקבל מי שיש לו את זה בשתי הגפיים ולכן זה תיקון עוול. מניסיון גם כאיש חינוך של ילדים בעלי צרכים מיוחדים שהיה חלק ממערכת החינוך במשך השנים כשעבדנו, אני מכיר את העניין, אני מכיר את המצוקה ואני חושב שזה יכול לעזור וטוב שזה קרה.

אם כן אנחנו ניגשים להקראת התקנון ולאישורו בעזרת ה'. עורך הדין נתן פרלמן, היועץ המשפטי של הוועדה,

תקריא. אני רק אסביר לפני כן שהזכאות בתקנות מפוצלת לשתיים, בפסקה 2(1) יש את הזכאות של 50% ובפסקה 2(2) יש את הזכאות של 100%, שתיהן מפנות לאותה תוספת שבה יש רשימה של מצבים, התקנה של ה-50% מפנה לפריטים מסוימים ברשימה, התקנה של 100% מחריגה בדיוק את אותם פרטים מה-100% בגלל שהם רק 50%. בנוסף לכך על ה-50%, תקנה 2(4)(ג) מוסיפה עוד 18.48% אז בעצם הזכאות היא של 68.48% מקצבת יחיד מלאה והסכום המעודכן עומד היום על 1,676 שקלים.

אני מוכרחה להגיד שלא הבנתי, אתה יכול להסביר לנו את זה עוד פעם,

השורה התחתונה, אתה אומר ש-50% האלה בתוספת ה-18 מעלה את הסכום ל-1,600 ו-76 שקלים. אם זה היה רק 50% כמה זה היה? 1,224. אבל הקצבה מבוססת על האחוזים, שזה 50% פלוס 18% ממה? מקצבת יחיד מלאה. קיבלנו מתנה פה על הדרך. זה כאילו שאת עובדת בחצי משרה ואז את מקבלת 60%. כן, אז בואו נקריא את הנוסח כפי שאנחנו נצביע עליו. הצעת תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 221 ו- 222, ו-400 לחוק הביטוח הלאומי התשנ"ה-1995 (להלן,

לאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010, (להלן - התקנות העיקריות) - בפסקה (1)(ג), במקום "11(ב)" יבוא "11(ב) ו-(ג)". זה הפרט הנוסף שאנחנו מוסיפים עכשיו. בפסקה (2)(ב), במקום "11(ב)" יבוא "11(ב) ו-(ג)". פסקה (2)(ב), שמחריגה את כל אלה שלא מקבלים 100% אלא רק 50%. תיקון תוספת הראשונה בפרט (11) לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות בסופו יבוא: "(ג) בשל חוסר תפקוד מלא של גפה אחת או בשל העדר גפה אחת". נתן, אני חושב שהייתה לך טעות, ב-1(1) בפסקה (1)(ג) זה במקום 12(ב), אתה אמרת במקום 11(ב). בפסקה (1)(ג), במקום "11(ב)" - - - לא, במקום 12(ב). במקום "ו-12(ב)". זה הנוסח המתוקן. אדוני, הסעיף מדבר על 12(ב), אתה רוצה להוסיף עוד אחד, אז במקום שיהיה בסעיף רק אחד - - - אנחנו לא נוגעים ב-12(ב). לא, אבל אתה רוצה לשנות את הנוסח. איך יכול להיות שהנוסח בידך שונה מהנוסח שבידי? על איזה נוסח אנחנו מצביעים? אולי נעשה הפסקה של חמש דקות שנבין שנייה. אני חייב לעשות הפסקה של כמה דקות כדי שהמשפטנים והאוצר ינסחו נוסח שאני אקבל ומה שאני מקבל זה מה שאני רוצה להקריא ולהצביע. אנחנו נתכנס ב-10:35. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:29 ונתחדשה בשעה 10:35.) אנחנו חוזרים לישיבה. של הצעת תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) שיאפשר לילד עם גפה לקבל 50% נכות ועוד 18% וביחד הוא יקבל 1,676 שקלים לחודש. אני מבקש מהיועץ המשפטי שלנו, עורך דין נתן פרלמן, להקריא את הנוסח של התקנה של ביטוח

אנחנו נצביע עכשיו. אדוני, אפשר הערה קטנה לתקנות עצמן? אני רוצה להגיד שכמו שאמרנו כשתיקנו את תקנות ילד נכה ב-2010, שדילגו על מצב של ילד שחסר גפה או שהגפה לחלוטין לא מתפקדת וזו בעצם הייתה נגיד לאקונה של הממשלה שתיקנה את התיקון הזה, שרצתה לתקן בהרבה דברים, אבל פה פשוט נשמט. אנחנו רוצים לבקש שתחולת התקנות, כמו שקראנו פה, לא יהיו ממועד האישור שלהן או הפרסום שלהן, תיכף נדבר, אלא שיש איזה שהיא אמירה שהממשלה צריכה אולי לקחת על עצמה ולסייע למשפחות הללו שגידלו ילדים, ויושבת פה משפחה, שאולי אדוני ירשה להם להגיד מילה - - - אנחנו לפני הצבעה כבר. רק פשוט כדי להגיד שיש פה איזה שהיא בקשה מהממשלה לתת לאנשים האלה לפחות אחורנית לתקופה מסוימת, להחיל ולהראות שהמדינה באמת מצטערת על זה שלא תוקן מתי שתיקנו. אם לא תיקנו אנחנו לא מדברים, אבל משתיקנו לא יכול להיות שעכשיו גם יהיה ב-1 לחודש לאחר פרסומן ולמה זה לא יחול קודם. אולי אדוני ייתן את האופציה שזה יחול לפני המועד הזה? הבקשה שלך נרשמה בפרוטוקול ובמידה ששר העבודה והביטוח הלאומי יגיעו למסקנה הזאת אנחנו כוועדה נשמח לדון בזה, אבל כרגע אנחנו יכולים לתקן רק את התקנות מהיום והלאה. כל מה שנוגע מהיום ואחורה אנחנו נצטרך לקבל את עמדת הביטוח הלאומי ואת הממשלה, כמו מה שאת יודעת פה בחקיקה, לכן יש לנו פה עכשיו הזדמנות להצביע. רק הערה כללית ועקרונית. רציתי לשאול את כבוד היושב ראש אם הוא מוכן להצטרף להצעה שאגיש שלא לכתוב נכים, אפילו לא בעלי מוגבלויות, כי כולנו בעלי מוגבלויות, רק אלוהים מושלם, אלא לכתוב בעלי אתגרים, אם אתה מוכן ללמוד איתי נוסח כזה. אנחנו שכנים, אני מוכן לדבר איתך כי כבר בדיונים על חוק הנכים אתמול ביקשנו מהאקדמיה ללשון שהם ימצאו הגדרה בת מילה אחת עם שלוש אותיות שזה לא נכה ואם הם ימצאו אנחנו נשמח לאמץ אותה. כבוד יושב ראש הוועדה, כנכה אין שום בעיה שיקראו לנו נכה במקום כל מכבסות המילים האלה שלא אומרות כלום בסוף. כנכה אני אומר את זה. אני אומר לגבי זקן, החליפו את המילה זקן לקשיש, מבוגר, אזרח ותיק, החליפו את השם זקן באלף שמות ואני באתי ואמרתי שכשכתוב זקן אצל חז"ל זה שקנה חוכמה, בישישים חוכמה. אז טוב לי עם השם זקן, טוב לי עם השם ישישים. לגבי הנכה, אם יציעו הצעה טובה יותר, מישהו הציע פה שזה יהיה במילה אחת אז אמרתי בשלוש אותיות אז אין בעיה. אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד הצעת תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) כפי שהקריא היועץ המשפטי עו"ד נתן פרלמן? שלושה בעד. מי נגד? אף אחד.

פה אחד אושרו התקנות של הביטוח הלאומי ואני רוצה להודות לביטוח הלאומי ולכל העובדים שעסקו בזה.

לפני שאתה מסיים, החברים בביטוח הלאומי אנא מכם, אני חושבת שזה מעמד היסטורי שצריך להודות עליו, אבל רק משפט, תשמעו את ההורים שרוצים להכיר תודה ולהגיד עד כמה הדבר הזה מבחינתם משמעותי. זכות הדיבור להורים. בוקר טוב. אני אמא לליאור, ליאור ילדה קטועה גפה אחת, נולדה ללא חמש אצבעות ביד ימין. כשניגשתי בפעם ראשונה ופניתי לביטוח לאומי וקיבלתי סירוב לא האמנתי, לא האמנתי שקיים כזה דבר שלא מכירים בבת שלי, שלא מכירים בכלל בילד קטוע גפה אחת. ערערתי כמובן וגם את הערעור דחו לנו. אני חושבת שאנחנו בשנת 2023 וכמו שמכירים, ואני לא מזלזלת באף אחד, בהפרעות קשב וריכוז, אלרגיות, סכרת נעורים, לא נתפס שילד קטוע גפה אחת אין לו שום הכרה. זה גובל בזה שבגלל שאין הכרה זה ריצות, זה טרטורים, זה טיפולים פסיכולוגיים, ריפוי בעיסוק, זה מלחמות, לקבל אפילו סייעת בגן לא רצו לאשר לי, רק אחרי מלחמות, כי אין לה הכרה. הנכות היא מובהקת ורואים אותה ומרגישים אותה וזה גם התסכול של הילדה וזה גם בתפקוד של הילדה. אני חושבת שחייבים לשנות את זה. שינינו. אז קודם כל באמת תודה, אני עוד נורא נרגשת ובאמת לא כל כך מבינה. אז אני מודה לכם מאוד ששיניתם את זה. וחשוב לי גם לפנות לביטוח הלאומי, שבאמת יבואו לקראת ההורים כי זה הוצאות וטרטורים, בירוקרטיות, הפסד ימי עבודה, זה המון כספים. כל ההשקעה הזאת בילד וכל הטיפול סביבו, גם הטיפולים הפסיכולוגיים וכל הפרוטזות, כל הדברים האלה, כל ההתעסקות הזאת זה המון הוצאה כלכלית וזה קשה. אני אשמח אם ביטוח לאומי יתחשב ובאמת יוכל לתת להורים רטרואקטיבית מה שאפשר. אני יותר שמעתי את הבקשה ההגיונית מאוד, שמעבר לגמלה הזאת על הגפה את אמרת שצריכים גם סיוע פסיכולוגי ושילוב והוצאות כאלה, אז אנחנו ממליצים לביטוח הלאומי לחשוב על הטיפולים האלה וההוצאות האלה, אתם תחליטו מה שתחליטו ואם תביאו אלינו אנחנו נשמח לקבל תודה. כבוד יושב ראש הוועדה, בשם קהילת הקטועים בישראל שההורים חלק ממנה, תודה רבה על האירוע ההיסטורי הזה.

ליטבק, תודה רבה לך על הפעילות כל השנים ובאמת שיהיה לכם בהצלחה ותזכו למצוות. תודה רבה, יישר כוח, אדוני. הישיבה הזו נעולה.

בשעה 10:44.